על סדר היום הצעת חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה),

אתמול היו נימוקי ההסתייגויות, ועכשיו כמו שאמרתי אתמול אנחנו נעבור על ההסתייגויות. תקרא אותם היועצת המשפטית ונצביע עליהן אחת, אחת. בבקשה, גברתי היועצת המשפטית. ההסתייגויות מופיעות בעמוד 29 בנוסח שמונח בפניכם: לסעיף 2 סעיף ההכרזות: "1.

במקום "השרים רשאים יחד" יבוא "הממשלה רשאית". מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה בעד מיעוט נגד רוב לא אושר. ההסתייגות לא עברה.

בסעיף קטן (ה), במקום האמור בו יבוא "הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה תובא לאישור של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ההכרזה תיכנס לתוקף רק לאחר אישורה כאמור." מי בעד ההסתייגות?

הצבעה בעד מיעוט נגד רוב לא אושר. ההסתייגות לא עברה.

בסעיף קטן (ה), במקום האמור בו יבוא "הכרזה על הגבלה חלקית או הכרזה על הגבלה מלאה תובא לאישור של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ההכרזה תיכנס לתוקף רק לאחר אישורה כאמור, ואולם הייתה דחיפות מיוחדת המחייבת כי ההכרזה תיכנס לתוקף במועד מוקדם יותר, הממשלה רשאית להכריז בלי אישור מראש של ועדת החוקה חוק ומשפט, ואולם לא אישרה הוועדה תוך 48 שעות את ההכרזה, תפקע ההכרזה." מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה בעד מיעוט נגד רוב לא אושר. ההסתייגות לא עברה.

בסעיף קטן (ה), אחרי "שעמדה בבסיס ההכרזה" יבוא "לא אישרה הוועדה את ההכרזה תוך חמישה ימים, תפקע ההכרזה". מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה בעד מיעוט נגד רוב לא אושר. ההסתייגות לא עברה. "5. בסופו יבוא "(ח)

אלא אם מתקיימים דיוני מעצרים באולמות שליד כל בתי הסוהר."

ההסתייגות?

ההסתייגות לא עברה. "לסעיף 9 6. בסעיף (א)(1), המילים "ואם יש מניעה טכנית בלתי צפויה לקיימו בדרך זו והעצור הסכים לכך באמצעות סנגורו בשיחה טלפונית" יימחקו". מי בעד? מי נגד ההסתייגות? הצבעה בעד מיעוט נגד רוב לא אושר.

מי בעד ההסתייגות?

ההסתייגות לא עברה. "לסעיף 18 9. המילים "ורק אם יש מניעה טכנית בלתי צפויה לקיימו בדרך זו והעותר הסכים לכך באמצעות סנגורו בשיחה טלפונית" יימחקו". מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה בעד מיעוט נגד רוב לא אושר. ההסתייגות לא עברה. "לסעיף 19 10. המילים "ורק אם יש מניעה טכנית בלתי צפויה לקיימו בדרך זו והאסיר הסכים לכך באמצעות

אלא בחקיקה של מחלה, של מגיפה שאף אחד מאתנו עדיין לא יודע לצפות אותה. כמו שאמרו אתמול החברים, גם יואב וגם אוסאמה, מדובר בציבור שאין לו לוביסטים. לציבור העצורים והאסירים אין לו לוביסטים, הוא גם לא יכול להגיע לכאן לדיונים כדי להשמיע את קולם, ואנחנו באמת עשינו כל מאמץ וירדנו לרזולוציות עד כדי חצי ניהול של העניין. אני חושב שהעקשנות שלנו בהרבה דברים תרמה ותתרום גם הלאה לכך שהאמצעי הזה של ה-VC ישתמשו בו במידה הראויה והנצרכת, ולא יותר מזה.

כל הצעת חוק תלויה בסוף במבצעים שלה, זאת אומרת: המבצעים שלה זה עובדי מדינה. התפקיד שלנו זה לכוון אותם ולעקוב אחריהם. אני חושב שאת שני הדברים האלה, לכוון אותם ולעקוב אחריהם, עשינו בצורה מושלמת. השאלה אם לעקוב אחריהם זאת לא שאלה, בימים כתיקונם זאת לא שאלה ואם זה היה צריך להיות בפיקוח לפני או בפיקוח בדיעבד היא שאלה אחרת שאנחנו נתקלים בה, ואנחנו עוד ניתקל בה לצערי הרב במקומות מסוימים. הוועדה ואני אומר את זה ברמה האישית, ואני בטוח שחבריי יהיו גם ערניים תעקוב אחרי ההחלטות האלה. אנחנו נעקוב לא רק אחרי ההחלטות, אם תהיה סגירה מלאה או לא תהיה סגירה מלאה, ואני מאוד מקווה שלא ישתמשו בסגירה המלאה של בתי הכלא

לא רק בנושא הסגירה או הסגירה המהירה, אם תהיה החלטת ממשלה כזאת או אחרת שלא תהיה סבירה והגיונית, אנחנו נקפוץ מיד וננסה לבלום אותה. אני אומר את זה להשקפת עולמי בעניין הזה. אני אומר גם דבר נוסף, עמדנו על כך והכנסנו את זה בתוך החקיקה שאחת לשבועיים אנחנו נקבל נתונים, ונתונים מסודרים. אנחנו נעקוב אחרי מספר האסירים והעצורים לפי סדרי העדיפויות של סוגי דיונים שקבעה הוועדה בהצעת החוק. אנחנו נעמוד על זה ונעקוב אחרי העניין הזה. אני כבר אומר לחברים, שאם אני אירדם בשמירה בעניין הזה, אני אבקש מחברי הוועדה להעיר אותי בעניין הזה. אדוני מנהל הוועדה, קודם כל להקפיד שהנתונים יגיעו אלינו, להזכיר למשרדי הממשלה, וכשהם יגיעו, להפיץ אותם בין חברי הוועדה זאת אומרת לא רק אלי אישית,

כדי שאם אני לא אשים לב לזה, אחרים יעירו את עיניי. הגענו להחלטות טובות. אחת ההחלטות הטובות שהגענו אליהן שהצלחנו להביא לשיתוף פעולה של משמרת נוספת בין השב"ס לבין הנהלת בתי המשפט, עם כל הפרובלמטיקה שהייתה. זה דבר שבימים כתיקונם, או בימים עם קורונה מופחתת, יביא עוד עשרות, ואולי אפילו יותר, אסירים מעבר למה שקבענו. הדבר הנוסף שלא עיגנו בחקיקה, וגם לא צריך לעגן בחקיקה, יכול להיות שאם היינו מגיעים להסכמות, היינו עושים את זה, אבל דבר אחד שאמרתי אתמול, ואני אומר גם היום אנחנו עדיין לא ירדנו מהתביעה שהגיעה מכל קצוות הסיעות כאן בחדר הזה, בוועדה הזאת, שנתחיל להכשיר מקומות, ואגב הוכשרו מספר מקומות שקיימים היום בבתי מעצר, כדי ללכת על השיטה ששופטים יגיעו לבתי המשפט. אם צריך לתת לשופטים תוספת שכר על זה, אני בעד העניין הזה, ואם צריך לגייס שופטים לעניין, אני חושב שאפשר יהיה לעשות את זה, והוועדה תוכל ללחוץ בעניין הזה. אמרתי לחברים שאני לא מתכוון להוריד את זה מסדר-היום. אני גם מתכוון בזמן הקרוב לערוך סיור בכמה מקומות כאלה, שבהם הוכשרו יחד עם הנהלת בתי המשפט, יחד עם השב"ס ויחד עם נציגי משרד המשפטים, כדי להגיע לדבר הזה. זה יחסוך הרבה מאוד

שלא מעניין אותי כרגע בעניין הזה אלא את משרד האוצר לאסירים מבחינת הטרנספורמציה של היציאה לבית המשפט מהכלא. זה לא תענוג גדול לצאת מהכלא לבית המשפט, בטח לא כשיש תו סגול והרחקות. הם יוצאים מוקדם מאוד. יש בעיות באולמות ההמתנה בבתי המשפט. זה לא תענוג גדול. נוכל לחסוך את הכול, אם נצליח להגיע גם לקיומם של דיונים. אנחנו נעשה את זה ברגישות על העמדה של הנהלת בתי המשפט שכרגע קיימת, אבל בנחישות של הוועדה. אני בטוח שחבריי ואני גם בסופו של דבר נצליח, ולכן אני מסתכל אחורה ואומר לעצמנו: שיפרנו, עשינו כמיטב יכולתנו. לדעת חלק מהחברים וזכותם לומר זאת אולי היה אפשר לעשות עוד, אבל במסגרת הקיים עשינו, ועשינו דבר טוב, כמו שאנחנו עושים תמיד כאן בוועדה. שלא יתרשמו

הצעקות זה רק כדי להכניס אותנו למצב רוח... אדוני, תודה רבה. אני רוצה לדבר בקצרה, אני אשמור למליאה את מה שיש לי להגיד. החוק הזה לא היה צריך לבוא, אסור היה להביא אותו. אם אתה תשאל כל אסיר ותשאל אותו מה הוא מעדיף לראות בזום את העורך דין שלו או את השופט או להגיע למרות הקושי ושלא נעים ושלוקחים אותו ברכב, כל אסיר ירצה להגיע. המטרה של החוק הזה לא באה לשמור על האסירים, לא באה לסייע לאסירים, היא באה לסייע לממשלה, כאשר יוטלו סגרים וזה לא מתי, אלא כשיוטלו, ואנחנו רואים את זה כבר ביומיים האחרונים, מכינים את זה. יוטלו סגרים, אנשים ייצאו להפגין, יעצרו אותם, ישאירו אותם בבתי מעצר, ישימו אותם בשורה מול מסך טלוויזיה, שעד עכשיו אנחנו לא יודעים מה הגודל שלו, 27 אינץ' או 40, זה לא משנה כל כך, ויאריכו להם מעצר בקצב הדיסקו. ולכן אני בוודאי אתנגד, כמו שאתה יודע,

אבל הדבר הפשוט הוא החתן לא כל כך יפה, לא משנה איזה חליפה נשים לו.

אני מסכים ב-101% עם מה שאמר אלי. תשמע, ימות המשיח מה שקורה פה... אם זה מה שיביא את המשיח,

בוא נמשיך... כל היום היו מאשימים את גפני ואותי, שאנחנו חברים של טיבי, ועכשיו אתם מתחרים אתנו על זה. ישראל ביתנו, מה קורה פה? לחצת על הכפתור, אמרת גפני, תראה איך מצב הרוח עכשיו השתנה... אלי אבידר הציג את זה מספיק טוב, ולא בפעם הראשונה. אני גם חושב שלא היה צריך להעלות את החוק הזה לשנייה, בוודאי שלא לעבור, זה חוק מסוכן. זה חוק שהשימוש שהממשלה עלולה לעשות בו, ובוודאי שואפת לעשות בו, הוא שימוש מאוד מאוד פוגעני, בוודאי אנטי דמוקרטי, ואני מצר על כך שהחוק הזה בכלל הגיע לכאן. תודה רבה. אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 09:28.